אני פותחת את ישיבת ועדת העבודה והרווחה, 29 ביוני 2022, ל' בסיון התשפ"ב, השעה היא 17:00. זה דיון שאנחנו מקיימים בנושא הצעת החוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 41) (הגדרת אחי הנספה וזכויותיו)

זאת איזושהי תוספת שעכשיו הכניסו.

טוב, בקיצור שנייה, אני עושה פה סדר. בעצם, אותו עיקרון שהיום חל בתיקון בגיל 40, חל עד היום גם אם האח

עכשיו תתכנני שזה יעבור בהסכמות.

זכות דיבור, ארבע זכות דיבור, לכל המשתתפים פה. קודם כל, באמת ברכות, אחרי שהחוקים שלנו הוצמדו באמת לחוק הממשלתי, בהובלת משרד הביטחון אחרי עבודה מעמיקה וגם מהירה, אני הייתי אומר. הצלחנו להגיע לקריאה שנייה ושלישית בזמן הזה, אז באמת כל הכבוד לבני גנץ, שר הביטחון, למשרד הביטחון,

לכל מי שעסק בזה. תודה גם לחברים שהצמידו את החוק שלהם על מנת לקדם את זה.

שעובדת על זה כמו שאמרתי עוד מהכנסת הקודמת,

אני חושב שזה באמת מרגש להגיע למעמד הזה, ועוד יותר מרגש שזה יהיה אחרי קריאה שלישית במליאה.

אני רוצה להגיד תודה ליובל ליפקין,

ולאלי בן שם היו"ר של יד לבנים - - - לכל העוסקים במלאכה.

שבאמת עשו פה עבודה מדהימה, ובזכותם אנחנו מביאים את זה גם עכשיו לקריאה שנייה ושלישית, ואמן ונצליח וזה יעבור, וניתן להם חיבוק. נכון. תודה רבה לכולכם. עכשיו צריך לשכנע את האופוזיציה. אתם הלוחמים האמיתיים.

עכשיו צריך לשכנע את האופוזיציה שיכניסו את זה להסכמות. אז יש פנייה ישירה לחה"כ סילמן, שיש לה קשרים טובים גם עם האופוזיציה, אז תדברי בשם כולם ותעבירי את זה. לי יש קשרים טובים והיו קשרים טובים עם כולם, תשאלו את כולם בוועדה. אני רוצה באמת להודות לכם,

ברמה האישית - - - רגע, מיכל אני רוצה להגיד עלייך משהו, תהיי רגע בשקט.

באמת אני רוצה להגיד, קודם כל אתם נפלאים ומדהימים, ואיזו רוח קרב, אלוהים, אתם פשוט מדהימים. לא הנחתם פה לאף אחד.

נלחמים כמו הילדים שלנו.

זה דבר מדהים, רוח הקרב שלכם פה שיגעה בימים האחרונים, לחיוב אני אומרת את זה, את כל הכנסת כדי להעביר את החוק הזה. נלחמתם באמת כמו אריות, ומגיע לכם כל הכבוד.

שאיתי היא הייתה בקשר, וגם מופיד כמובן, אבל מיכל פשוט ישבה לי על הווריד במשך השבועיים האחרונים, היא נלחמה באמת בצורה מדהימה, הרואית. אני חושב שהיו"ר חייבת להודות לי שלא ישבתי לה על הווריד.

לא ישבת לי על הווריד, ואפילו בשם המשפחה שלך טעיתי,

תודה רבה, הישיבה ננעלה.

הישיבה ננעלה בשעה 17:11.